אני פותח את הדיון בהצעת חוק דיונים באמצעים טכנולוגיים (הוראת שעה נגף הקורונה החדש (דיונים בבתי משפט ובבתי דין בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים). כזכור לכם, העברנו את הארכת התקש"ח כדי לתת לנו זמן להתחיל בדיונים, אותם אנחנו מתחילים היום, לגבי הנושא הזה. אני חוזר ומזכיר את מה שדיברנו גם בפעמים הקודמות. אנחנו לא מזלזלים בפיקוח נפש,

אבל אנחנו גם לא רוצים שזה יבוא על חשבון זכויות אדם בסיסיות ביותר וזכויות של אנשים שגורלם יכול להיחרץ אם חלילה הווידיאו לא יעבוד טוב. לכן, אנחנו צריכים לגשת לעניין הזה בדחילו ורחימו. אנחנו מדברים כרגע על הצעת חוק שהיא יותר ארוכה. היא אומנם לא קבועה כי אנחנו מקווים שלא תהיה קורונה קבועה במדינת ישראל, אבל היא יותר ארוכה מ-45 יום שהארכנו את התקש"ח. הצעת החוק מדברת כרגע על שנה. אנחנו נדון גם בזה כמובן, אני לא קובע את זה כרגע כמסמרות. לכן, החשיבות הגדולה, מבחינתי, היא לנסות ולהגיע לפתרונות. אני אומר כבר מראש, ואני לא רוצה להתחיל כרגע עם זה, יצטרכו לחשוב מחוץ לקופסא, יצטרכו לחשוב

השקעות ועל מציאת פתרונות פיזיים, אלקטרוניים או היסעים, או כל פתרון אחר. בואו ניקח היום סצנריו שאולי תהיה פה קורונה 12 חודש, ולא נתווכח כרגע אם זה כן מגיפה או לא, אנחנו רואים את המספרים ורואים שהדברים מאוד מאוד לא ברורים. גם אם המצב ישתפר עקב הישיבה הקודמת שלנו, ונגיע לזה גם בהמשך ונבדוק מה באמת קרה ומה היה ואיך זה עובד, ובישיבה הקודמת יצאנו עם כמה בשורות בעניין הזה וצריך לראות את היישום שלהן, אבל אם זה הולך להיות 12 חודש, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שזה יימשך בצורה כזו. אני לא רואה מישהו שיוכל להרים את ידו, מבלי שתרעד לו היד, שהמצב היום יימשך, כשחלק גדול מהעצירים לא מקבלים את הדבר הבסיסי שמגיע להם. מצד שני, אני גם רוצה לשבח את השב"ס ואת מי שאמורים להיות אחראים על הדבר הזה, על כך שעד היום, ברוך השם, לא פרץ שום דבר בבתי הכלא. זה דבר חמור שאנחנו מאוד לא רוצים שיקרה, אבל לא בכל מחיר. לכן, אנחנו כאן ואנחנו נצטרך למצוא פתרונות. אם נצטרך, נביא גם את השרים לפה לוועדה בעניין זה כדי שהפתרונות יימצאו ושזה לא יהיה רק בגדר החלטות או הגדרות משפטיות כאלו ואחרות. ניתן עכשיו רשות דיבור של שני משפטים לכל חבר כנסת להצעות לסדר או לדיון, ולאחר מכן נשמע בקשב רב את משרד המשפטים על הצעת החוק, ואחר כך נתחיל את הדיון. יואב, בבקשה. אני מציע ליוזמים ולנו לוועדה - לקרוא את הצעת החוק כאילו הייתה כתובה כך: הצעת חוק קיום דיונים באמצעים טכנולוגיים כמוצא אחרון בלבד, ומפה להתחיל את הדיון. אני אומר את הדברים כי לא היה לנו מספיק זמן בדיונים הקודמים בגלל הלחץ בלוח הזמנים. זה הפתרון הקל. אני אומר מראש מה שאמרתי אז, ואני כבר מכוון את העניין גם לשירות בתי הסוהר, ובעיקר להנהלת בתי המשפט. במקום שהעצורים יגיעו לבתי המשפט, השופטים יגיעו לבתי המעצר זה אפשרי, זה ניתן. סברתי אז שניתן לעשות זאת ב-48 שעות. לא היה זמן להתעקש על זה. אני אומר פה לכולם, אני מוסיף להצעת החוק שהונחה פה: "כמוצא אחרון", ומול כל יתר הדברים לכוון את הסיפור הזה. דבר נוסף, ההכרזה. אם יש דבר אחד שצריך לרחף פה כל הזמן מעל הדבר הזה זה פיקוח פרלמנטרי ופיקוח על עבודת הממשלה.

חלק נמצא בפנים, חלק לא נמצא בפנים, וזה קשור גם להכרזה עצמה. לא שני שרים יבואו ויחליטו. זאת אומרת, זה קשור בעוד דברים. ההכרזה היא לא פה. היא לא קשורה להכרזה.

נכון להרגע, היא לא קשורה.

היא לא קשורה, נצטרך לייצר לינקג' הזה ביניהם. דבר אחרון, אני מציע לכולנו לראות את ההצעה הזו לא כהצעה על קורונה אלא כהצעה שתעסוק בשאלה מה קורה באירוע חירום, ובמקרים האלה זה יכול להיות: חצבת, שפעת, לא יודע מה איך המערכות האלה מתארגנות. אני פונה בעניין הזה גם למשרד המשפטים לראות את זה כך בנתיבים המתאימים. אני אומר את זה פה, אני לא יודע אם הנהלת בתי המשפט שומעת או לא שומעת.

הנהלת בתי המשפט בהקשרים האלה היא לא בכובע השיפוטי של ארגון המערכת, זה כובע מינהלי. הם לא שונים ממשטרת ישראל, משירות בתי הסוהר. בהקשר הזה, ככנסת וכפרלמנט אני אומר לכם מראש, תחשבו איך אתם מביאים בענייני מעצר את השופטים לבתי המעצר.

לפחות בכל מה שקשור בי, שיהיו פה הארכות מעצר דרך וידיאו קונפרנס. לכן, אני חוזר להתחלה. צריך לקרוא את הצעת החוק כהצעת חוק לדיון באמצעים חזותיים כמוצא אחרון בלבד.

אלו שני משפטים הכי ארוכים שיצא לי לראות פה בוועדה,

הם ארוכים והם ילוו את אדוני לאורך כל הוועדה.

בבקשה. אדוני היושב-ראש, בוקר טוב. בהמשך לדברי יואב, בתקופות קשות הקמנו את בית המשפט בין כותלי בית המעצר. לדוגמה, כשהייתי מפקד מחוז ירושלים, חצה כבוד השופט את הכביש ונכנס לבית המעצר במגרש הרוסים ושם התנהל הכול בתוך אולם מסודר ולא היינו צריכים לנייד, לא את העצור ולא את עורכי הדין. אפשר לבוא ולעשות. אני מאוד מאוד חרד מהנזקים שייגרמו בעניין הזה ומהפגיעה בזכויות אדם, ואני לא בצד הזה של העבריינים, אתם ודאי מכירים את העניין הזה. זה קל לבוא ולהגיד אמצעים טכנולוגיים, אבל אתם יודעים היטב שאנחנו כאן, אחרי ניסיון של שלושה חודשים של דיונים באמצעים טכנולוגים, ובעיקר בוועדת כספים ובוועדת חוקה, ואני חבר גם בוועדת הקורונה. זה לא אותו דבר.

תנועות גוף, שפת גוף, או אפשרות לבוא ולדבר, כי אין זמן כשעושים את זה בזום. אין זמן, לא יעזור שום דבר. יואב אמר את מה שאמר, ובהתחלה אמרתי: למה לשנה? אבל יכולים להיות באמת מצבי חירום של שפעת שכן יהיה כן לעשות את זה. אם אתם קוראים לו קורונה אז 45 יום פלוס 45 יום כמו שעשינו בחוק הקורונה, אל תבואו אליי עם שנה. אני מודה שאני חושד ברצונם של כאלה ואחרים לעשות את החיים יותר קלים. מיקי, נגיע למספרים. זה דיון ראשון, אנחנו רק בהתחלה. אני מאוד חרד לזכויות אדם. אני מבקש כאן מחבריי שישגיחו. אפשר להקים בכל בית מעצר ולהביא את העצורים לבית המעצר אם אתם לא רוצים לבית המשפט. אני חושב שעד היום אולם בית המשפט במגרש הרוסים לפחות,

הוא מסודר כמו שצריך, ורק אדם אחד חוצה את הכביש. תודה רבה. אתה הולך לדיון יותר מעניין עכשיו. האמת, חשוב שמיקי יישאר. הוא איש משטרה בכל זאת לשעבר. חשוב שהקול הזה יישמע כי בכל זאת אלו אנשי משטרה שמכירים את זה מקרוב. יוסף, בשבוע שעבר ישבנו כאן והקדשנו למעלה משש שעות, ואולי אפילו יותר, והעלינו גם את הנושאים האלה. מותר לך להעלות אותם שוב, זה בסדר גמור. דיברנו על זה, תאמין לי שהם יודעים את דעתנו. אנחנו שיפצנו את הוראת השעה לתקופה של עכשיו כדי שנוכל לדון בזה, ועכשיו נדון בדברים לא כהוראת קבע כמובן אבל כהוראת שעה שנחליט כמה זמן היא תהיה בסופו של יום, כדי שלא יהיה מצב שכל פעם ישנו את זה. הנושאים האלו עלו ואנחנו יודעים את חשיבות העניין. הייתה גם תמימות דעים. בסופו של דבר, הגענו להישגים יפים מאוד בהחלטות. עכשיו אנחנו מדברים על הדיון הזה. חבר הכנסת ג'בארין, בבקשה. תודה, כבוד היושב-ראש. בשבילי זה דיון ראשון, זו הזדמנות לאחל לך הצלחה בוועדה החשוב הזו. אתה אומר שיצא לך לדבר, אבל אני רואה שעדיין התוצר הוא מאוד בעייתי ומאוד קיצוני. כבוד היושב-ראש, אתה יודע שאחד הסיכונים שאנחנו לוקחים כשיש הוראת שעה הוא בכך שההסדר הזה מוצא חן בעיני הרשויות והופכים את מה שהיה בהוראת שעה למשהו קבוע. אין כאן שום התאמה בין עוצמת הפגיעה בזכויות אדם, בזכויות העצור והנאשם, לבין ההסדר הקיצוני שמוצע כאן, גם מבחינת לוח הזמנים כשמדברים על שנה, גם מבחינת השארת סמכות ההכרזה רק בידי הרשות המבצעת. זה פשוט מדהים, בלי שום ביקורת, שהממשלה יכולה להחליט על תקופה כזו באופן כמעט בלעדי. גם כאשר יש אפשרות לעשות את זה באמצעים טכנולוגיים במידה והנאשם או העצור מסכים, אין שום הבטחה שתהיה הדדיות מול הצד השני. לכן, בכל ההקשרים הללו אני מזהה הרבה בעיות. עם כל הכבוד לרצון לממש את התכלית הנטענת של המצב הבריאותי, אפשר להשיג את כל הדברים בלי הפגיעה הקשה הזו. אפשר להאריך את שעות העבודה של בתי המשפט, אפשר אפילו לחשוב על מה שיואב אמר שאולי שופטים במקרים מסוימים יוכלו לבוא לבתי הכלא וכד'. כל ההצעה הזו נראית לי מיותרת בגלל העוצמה המאוד קשה בזכויות הנאשמים והעצורים. כסטודנט למשפטים, הכלל שלפיו שהנאשם,

יוכל לבוא בפני שופט והשופט יוכל לראות אותו, היה כלל ברזל. מה פתאום כך מתייחסים אליו עכשיו? תודה רבה. קארין, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להעיר כמה הערות: ראשית, הם מבקשים לשנה. שנה זו תקופת זמן מאוד מאוד ארוכה. בתוך תקופת הזמן הזאת יכולות להיות תקופות טובות ותקופות פחות טובות. נתייחס גם לזה. העובדה שזהflat היא מאוד בעייתית בעיניי. יש הרבה מאוד פתרונות וצריך להיות יצירתי. יואב העלה את אחד מהפתרונות והוא ששופט מגיע לתא המעצר, אבל זה לא לגמרי הפתרון האחרון. יכולים להיות עוד פתרונות, צריך לחשוב עליהם יחד עם הגורמים שנותנים את המענה. מה שהטריד אותי יותר מכל הוא מה שכתוב בנייר העמדה של הסנגוריה הציבורית. הם רואים את אותם עצורים, הם בקשר יום יומי איתם, נותנים להם שירותי סנגוריה. הם מדברים על פגיעה אנושה בזכויות בסיסיות חוקתיות: הזכות לייצוג, הזכות לחיסיון עורך דין-לקוח, וזה המינימום של המינימום, והדבר הזה נפגע כשמדובר בוויעוד חזותי. אדוני היושב-ראש, בזום אפשר להקליט את השיחה, וזה בעייתי מאוד מאוד. לא תמיד הם שומעים את השופט. שמעתי את ההערות שהיו בדיון הקודם וקצת הזדעזעתי. אמרו: אבל עדיף שהערבים יבואו ולא העצור עצמו. קצת השתגענו, הדבר הזה לא יכול לקרות. יש עוד עניין מטריד. גם אם נקיים מכסות של מי יבוא ומי לא יבוא, מי שבסוף קובע את המכסה הוא השב"ס. גם בזה יש טעם לפגם כי אז מופר איזשהו עיקרון של כלל אצבע שכולם זכאים ליומם בבית המשפט על כל המשתמע מכך, וזה דבר שהוא מאוד מאוד בעייתי. דבר נוסף הוא שהממשלה קובעת. אדוני, לו לא היינו חוזים באירועים כמו אלה שראש הממשלה מבשר במסיבת עיתונאים על איזושהי הצהרה של זכויות ואז יש כאילו החלטת ממשלה, הייתי אומרת שאולי באמת נעשה איזה דיון רציני ומעמיק בממשלה. הם איבדו אותנו כשראש הממשלה הודיע במסיבת עיתונאים על סגר ואז התקבלה החלטה בממשלה. אני לא מאמינה שמתקיים דיון משמעותי. אני רוצה שנקיים גם דמוקרטיה אמיתית והרשות המחוקקת היא זו שתקבע. אני מבינה את סד הזמנים, לכן אני מציעה שנחשוב על סד זמנים רציני כשהכנסת יכולה לתת מענים לדבר הזה. גם קבלת נתונים מתייחסים לזה בביטול בממשלה. אני מציעה לנו להיות אחראים, לא לבטל את קבלת הנתונים זה דבר מאוד מאוד חשוב. בסוף כדי לקבל את ההחלטה הטובה ביותר, היא צריכה להיות מושכלת. אני לא מרגישה שיש לנו יכולת לקבל החלטה מושכלת כרגע בלי נתונים. קודם כול, יש נתונים. נשמע אותם.

קיבלנו אותם הבוקר, להזכירך. להזכירך, ההחלטה שהייתה לנו בזמנו חייבה את נושא המעצרים מאתמול. לכן, הנתונים יצטרכו להיבחן גם במסגרת הימים הקרובים.

אבל בוא לא נשכח שהם באו גם במהלכים הקודמים וביקשו כל מיני דברים כשעדיין לא היו נתונים, ובאמת גם התייחסו בזלזול לבקשות חברי הכנסת דבר שבעיניי לא ניתן לעשות אותו. קארין, אני אקצר אותך כי נשב המון על העניין. אני רוצה להתקדם, אני בטוח שתלווי אותנו לאורך כל החקיקה הזו, אז למה לבזבז תחמושת עכשיו? לא, אני לא מרגישה בזבוז תחמושת. תבינו,

לנו הרבה מאוד.

זה לא רק לכם, זה לא יפה שאת אומרת שזה רק לכם. הנקודות האלה מפריעות לי לא פחות מאשר לכם. והן מפריעות גם לחברי הוועדה האחרים מהליכוד או ממקומות אחרים? הן אפילו מפריעות להם מאוד. הן כל כך מפריעות שהם לא באים. הם יבואו להצביע על מה שמפריע לנו. כן, סיעת כחול לבן.

האם הבניין הזה הוא פוליטי? אדוני, כולם למעלה, בקומה 3. יש דברים שמבחינת הממשלה שווה להילחם עליהם. הטבות מס לנתניהו יותר חשובות מהדמוקרטיה. תודה רבה, קארין. אלי אבידר, בבקשה. תודה רבה, אדוני. זכויות האסירים חשובות לא פחות מזכויות של אזרחים תמימים, והדבר הזה הוא בלתי נסלח. אני רוצה לספר לחברי הוועדה שבכל שנה מתים בבתי חולים מזיהומים רנדומליים בין 3,000 ל-4,000 איש. הפלא ופלא, הציבור לא נקרא להדיר את רגליו מבתי החולים. אומרים להם: לכו. בכל זאת, בתי החולים עושים מאמצים, אבל אחוז התמותה של אנשים בבתי החולים מזיהומים שאינם קשורים במחלות שלהם עומד על יותר מ-3,000 איש. אמרתי את זה כבר בדיון קודם, אני אומר את זה גם עכשיו. מתחמים סגורים, כמו: בתי מעצר, בתי אבות, הם מתחמים סגורים. היכולת שלהם להתמודד עם התפרצות של וירוס היא הרבה יותר טובה ממתחמים פתוחים מבלי שיש לנו כל שליטה.

חש תחת התקפה, ולא תיאמתי זאת עם חבריי, תחת התקפה של תקש"חים, תחת התקפה של חוקים, תחת התקפה של תקנות, וכל זה נועד לייצר אווירה של מגיפה, וגל שני וגל ראשון וגלים וגלשנים. הכול בסדר, אבל הבעיה היא שאנחנו מבזבזים לאנשים היקרים שיושבים פה מעבר לשולחן, לאנשי הממשלה, עשרות ומאות אלפי שעות יקרות, ובמקום שהם ישקיעו בדברים חשובים מתישים אותם ואותנו כדי לייצר את אותה אווירה.

הבקשה להמשיך את התקנות האלה לשנה לא הגיונית. אסור לתת להם שנה, צריך לתת להם חודשיים, ואני אגיד לך בדיוק למה. יש צורך בחודשיים כדי שהם יתארגנו בתוך בתי המעצר ובתוך המקומות האחרים כדי שהם כן יוכלו לקיים ולתת לאסירם את זכותם. איזה זכות נותרה לאסיר חוץ מלשבת עם עורך הדין שלו בשקט, בלי ששומעים אותו, בלי שמאזינים לו, ולקבל ממנו עצה טובה. לכן, צריך לתת להם אך ורק חודשיים, כדי שהם יכינו את עצמם. אל תספרו עוד פעם על מגיפה וגל שני. אתמול סגן שר הבריאות נתן נאום חוצב להבות מעל בימת הכנסת שיש לנו מגיפה, מדינה של 9 מיליון איש, עלינו מ-30 מזוהי קורונה חיובית ל-120 מזוהי קורונה חיובית, והאיש מדברר - - - נכון להבוקר, 370. ריבונו של עולם,

פתחו מדינות שלמות באירופה שיש בהן אלפים. כמה חום יש לאותם 300? 36.9? אם יש לכמה אנשים נזלת, שייקחו נוסידקס כלום ושום דבר. לכן, אדוני, צריך להפסיק ליפול למלכודת של נתניהו שרוצה לשים פה אווירה כדי להשתלט, כדי לסגור את המשק, כדי להכניס כאן חוקים שיאפשרו לו להשליט כאן שלטון יחיד. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לרופא הוועדה

אם יש פה מישהו שנראה פרופסור, מנהל מחלקה בכיר, זה באמת אתה. יש לך ראש ממשלה שהפך להיות מומחה היסטורי לכמה רחוק מגיע אפצ'י, איך משתמשים בטישו כדי לנגב את הנחיר השמאלי. חבר הכנסת סעדי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני חושב שאנחנו מדברים על הצעת חוק מסוכנת וחמורה מאוד, ואני חושב שזה על דעת כל חברי הוועדה הנמצאים כאן, לרבות היושב-ראש. נכון שדנו בזה כמה ישיבות והכנסנו כמה נקודות שהיו חיוביות, אבל בכל זאת הבקשה לבוא עם הצעת חוק למשך שנה, היא חצופה. אני חוזר על מה שאמרתי בתחילת הדיונים האלה. יש לנו הרגשה שהמצב נוח לכמה גורמים שאומרים: זה בסדר, אנחנו לא מוציאים את העצירים ואת האסירים, אפשר לקיים את זה באמצעות טכנולוגיים, וזה טוב למערכת. למה אני אומר את זה? כי היום קיבלתי ידיעה, והתקשרו אליי אנשים, שעצרו את כל דיוני ועדות השחרורים כי האולמות שליד בתי הכלא לא עומדים בתו הסגול ולכן לא מקיימים דיונים. דבר נוסף, יש תזכיר חוק לוועדות שחרורים לעשות את ועדות השחרורים בווידיאו קונפרנס. לא מביאים דווקא את החוק שנותן אפשרות לאסירים להשתחרר, ואני שואל למה? לא משחררים מינהלית. הביאו תקן של 14,000 ואף אחד לא משתחרר כבר כמה חודשים. גם ועדות השחרורים לא מתכנסות ולכן לא ניתן. הממשלה לא מביאה תזכיר חוק. מביאים לנו עכשיו, למרות שהארכנו את זה בחודש ובעוד חודש. הממשלה לא מביאה דווקא את התזכיר שמקל על אנשים ושנותן להם אפשרות להשתחרר. אדוני היושב-ראש, לא יכול להיות שפוגעים בזכויות אדם בסיסיות. תראו מה אומרת עמותות כמו: הסנגוריה, האגודה לזכויות האדם, לשכת עורכי הדין, וזו פעם ראשונה שאנחנו, חברי הוועדה, רואים מסמך כזה ארוך ומפורט מצד לשכת עורכי הדין על הרושם של עורכי דין, תובעים משטרתיים ופרקליטות שאומרים שאי אפשר לנהל את זה כך. מניסיוננו בכנסת אנחנו יודעים שאי אפשר לקיים את זה. עכשיו באים ואומרים: נעשה את זה למשך שנה כי השר לביטחון הפנים ושר המשפטים יכריזו על מצב חירום לשנה. איפה הכנסת? איפה המערכת המשפטית? פוגעים גם בעיקרון של הפרדת הרשויות פגיעה אנושה ברגע שמדובר בשני שרים, בלי הרשות המחוקקת, בלי הרשות השופטת. אדוני היושב-ראש, אם זה יעבור כך, אפשר לסגור את הבאסטה. לפני שאתה סוגר לי את הבאסטה, אני מודיע לך שזה לא יעבור כך. מהניסיון די ארוך שלי פה בוועדה במשך שבוע וחצי-שבועיים, לא היה עד היום וגם לא יהיה.

אדם אחד שדיבר על זה שאם יבוא חוק מסוים, ודיברו גם אחרים על זה, ראש המפלגה של אלי וגם ראש המפלגה שלך, לא יזוז ממנו לא פסיק ולא נקודה.

חוק הגיוס, למשל. מי שמכיר את הכנסת יודע שאין דבר כזה שחוק מגיע וייצא אותו הדבר, ודאי לא בנושאים רגישים, ובוודאי ובוודאי לא בנושא שאנחנו נמצאים בו היום. אנחנו נמצאים פה כדי לקבוע בסוף. אם שמתם לב, יש לי אורך רוח לקשב. אוסאמה ידידי, אנחנו ניגע בדיוק בנקודות הללו: גם התאריכים, גם מי קובע את התאריכים, גם העניין הזה של הכוח הפרלמנטרי, אבל גם לא שימוש לרעה בכוח הפרלמנטרי. אני לא רוצה שיקרה מחר מצב שאם יש חברי כנסת שרוצים לסלול איזה כביש באיזה עיר ולא אישרו להם את זה, אז הם מחזיקים תקנות של קורונה.

אחרת, בוועדת הכספים.

בעזרת כסף סוללים כביש. מכל מקום, זה בדיוק מטרת הדיון, זה מה שאנחנו מתכוונים לעשות. אני אומר לכם ולשב"ס - רמז לעתיד. יכולות השב"ס הן גבוהות. כרגע הם מתחו את קצה גבול היכולת שלהם, עד כמה שאני יודע, בצורת ההתנהלות היום. אבל אם אנחנו נשנה פאזה והם יבואו עם פתרונות פיזיים, ואם הנהלת בתי המשפט ילכו איתנו בעניין הזה, ואני בטוח שהם יבואו, אנחנו פשוט נשנה פאזה. יכול להיות שנצטרך זמן לראות איך זה משתנה, אבל אני כבר מודיע שהפתרונות כאן לא יהיו מחיקת משפט ושתי שורות אחרות וניסוחים משפטיים. הניסוחים המשפטיים הם מאוד חשובים, אבל בסופו של יום ייצאו מכאן פתרונות בשטח שבסופם העציר רואה שופט מול העיניים כשלצידו עומד עורך דינו. אנחנו נגדיר גם מה קורה במקרה חירום. זה קצת בעיה לנסח את זה, אבל אנחנו נגיע גם לזה. גם במסגרת הדיון על הקורונה הכללית, יש דרגות. יש דרגה של מגיפה משתוללת, יש דרגה שהמגיפה דועכת או עולה אבל עדיין נמצאת במצב אחר. לא יכול להיות שאנחנו כל הזמן נהיה בצד הבטוח ונגיד כל הזמן: בשביל להיות בטוחים אנחנו כל הזמן חיים במגיפה משתוללת. הרי אין ספק שהיום אנחנו במצב אחר לעומת המצב בו היינו קודם, ואני מקווה שלא נגיע אליו במהלך השבועות הקרובים. כל הנושאים האלה יידונו פה, ונעשה את זה במהירות וביעילות. כדי שנעשה את כל זה, אני מבקש מנציגת משרד המשפטים, יקירת הוועדה, עו"ד גבי פיסמן, להציג את החוק ואת ההקשר שלו בפירוט עד כמה שניתן, ולאחר מכן ארצה לשמוע את הנהלת בתי המשפט, שב"ס, את הסנגוריה ואת הגורמים האחרים. משרד המשפטים,

תודה רבה. אני אומר כמה דברים באופן כללי ורעות תמשיך. אתחיל מזה שהצעת החוק היא הצעת חוק לא פשוטה גם לנו. העבודה היום יומית שלנו היא השמירה על הליך הוגן. הצעות החוק שמגובשות במשרד המשפטים הן הצעות חוק שזו תכליתן וזה עיקרן. הונחה בפנינו המציאות הבריאותית שטפחה על פני כולנו, שהמשמעות שלה היא שדיונים בבתי משפט לא יכולים להתקיים כפי שהם התקיימו עד כה. הם לא יכולים להתקיים במתכונת מלאה, לא ניתן להביא את כל העצורים והאסירים לבתי המשפט. צריך ליצור הסדרים שיאפשרו, מצד אחד, מינימום פגיעה בזכויות הדיוניות, מצד שני, כן לקיים את הדיונים כי אנחנו מדברים על חירותם של אנשים. מצד אחד, אנחנו רוצים שהדיונים האלה יתקיימו כדי שניתן יהיה להגן על האנשים, להמשיך את המעצרים, ומצד שני, להבטיח את זה שהדיונים האלה יתקיימו במקסימום הגנה על הזכויות שלהם. התוצאה היא לא אופטימלית בשום השקפה. כדי לגבש את ההסדר ישבנו עם הנהלת בתי המשפט ועם משרד הבריאות כדי להבין בדיוק את המגבלות ואת הצרכים. ישבנו עם שירות בתי הסוהר כדי להבין את המכשלות הלוגיסטיות שלהם.

הם טרודים בהגנה על זכויות עצורים מדי יום, והם רואים בזה גם תפקיד שלהם. ישבנו גם עם הסנגוריה. כל אחד מהסעיפים פה גובש בתיאום עם הסניגוריה, ומבחינתנו רצינו להבטיח שבתוך המציאות המוטרפת שנכפתה עלינו נוכל להבטיח את ההליך במקסימום הגינות עבור העצורים והאסירים. שאלת החלופות היא שאלה שמטרידה אותנו, והטרידה אותנו לכל אורך התקופה, וגם הגופים עצמם מגויסים לחשיבה הזו. חשוב לי לומר משפט נוסף לגבי תקופת ההצעה. דובר על כך שאנחנו מניחים הצעה לפרק זמן של שנה, נתייחס לזה כשיגיע הדיון. ההכרזות עצמן הן לפרקי זמן קצרים של 30 ימים. ככל שאנחנו מדברים על הכרזה חלקית, פרקי זמן אפילו קצרים יותר, ככל שאנחנו מגיעים למתכונת של הכרזה מלאה, המשמעות שלה היא יותר פוגענית. כל הצעה של הוועדה שיש בה כדי להפחית,

אנחנו בוודאי נשמח ונשקול בחיוב, ובהחלט יכול להיות שבסד הזמנים יש דברים שלא הצלחנו לחשוב עליהם. אני מבקשת שתבינו שההצעה הזו היא כרגע כורח המציאות ואין דרך לקיים את הדיונים במלואם במתכונת המלאה למרות שזה מה שכולנו היינו רוצים. גבי, את אומרת שההצעה גובשה

יחד עם זאת, יש כאן נייר עמדה מאוד מאוד חריף של הסנגוריה. הסנגוריה חופשיה גם לבטא את עמדתה. הסנגוריה לא מסכימה להצעה? הסנגוריה הסכימה לפרטי ההצעה, לסעיפי החוק. הם גובשו בתיאום איתם, הם גובשו בתיאום עם הסנגוריה. עשינו כמיטב יכולתנו כדי לשמוע את עמדת הסנגוריה. הסנגוריה הסכימה לשנה ולמנגנון של ההכרזה? אני לא רוצה לדבר בשמם. את אומרת שזה מתואם עם הסנגוריה, זה חמור מאוד. אם הסנגוריה מסכימה לזה, שתבוא ותגיד. אנחנו נשמע גם את הסנגוריה. אנחנו קראנו את העמדה שלהם. חשוב לי לומר שאנחנו את ההצעה גיבשנו - - - כן, אבל ההגדרות שאתם מגדירים זה לא - - -. יש תיאומים שבעצם מגיעים להבנות, וכמובן שהן הבנות בדיעבד. מה זה "בדיעבד"? או שהסכמת או שלא. אף אחד לא רוצה בכלל להגיע לכל התקנות האלה, היינו זורקים את הכול לפח ורוצים רגיל. להגיד שהסנגוריה רוצה - - -, אבל נשמע אותם.

יש פער בין יש מחלוקת לבין הסכמנו.

הממונה על הסנגוריה הציבורית נמצא איתנו בזום והוא ידבר. ישי ידבר, והוא יודע לדבר והוא אפילו רהוט. גבי, אבל אפילו נושא כמו מנגנון ההכרזה, עזבו את הסנגורים, שיש שני שרים שמקבלים החלטה שהיא אפילו מנותקת מההחלטה הכללית במצב החירום הכללי. את אומרת שכל זה נעשה בשום שכל. אני לא רואה את השום ואני גם לא רואה את השכל.

אני מבקש. אני לא רוצה למשוך. היו פה שנים שבהם היום הדיונים נמשכים לעד ולעולמי עולמים. אני רוצה לתת להם להציג את זה. אומרים שזה נעשה בתיאום, ואני רוצה להבין מדוע הנושא הזה - - - אני אתן אבל אני לא רוצה לחזור פעמיים. יואב, אני אומר לכם איך נעבוד. אנחנו כרגע שומעים אותם כללית. הרי לא תשכנע אותה כרגע, זה לא ישתנה.

אחרי שנעבור להצבעות, כל רגע ישתנה. ייכנסו לפה ערימה של אנשים שלא יודעים על מה מדובר ויצביעו מה שיגידו להם.

אנחנו בחוק הזה רחוקים מהצבעות כמטחווי קשת. לאחר שנשמע את הדברים של כולם, נתחיל לעבור סעיף סעיף ולהתייחס לזה, ונדבר גם על הנושאים הפיזיים שמבחינתי הם לגמרי מהותיים. נתתי לכולכם לדבר בהתחלה ואני מבקש שתיתנו להם לדבר ולהציג. תרשמו לעצמכם דברים כדי שלא תשכחו. לגבי הסנגוריה ההסדר הזה לא פשוט לגבי הסנגוריה, וגם לנו לא פשוט איתו. יש לה ביקורת עליו. עמדת הסנגוריה נשמעה לגבי כל אחד מהסעיפים ובנקודות מחלוקת בוודאי התייעצנו גם איתם כפי שאנחנו עושים תמיד. עמדת הסנגוריה חשובה גם לנו, אנחנו לא מקבלים החלטות מבלי לשמוע את כל הצדדים הרלוונטיים. לעניין ההכרזה - ההסדר ההכרזה קצוב בזמן והוא צריך להיות הסדר פרקטי. בוודאי שפיקוח פרלמנטרי הוא דבר רצוי וצריך לחשוב על כך שהפיקוח הזה יתאפשר בסד זמנים שיאפשר גם להכרזה הזו להיכנס לתוקף מיידי. זה לא מופיע בהצעה. זה לא מופיע, אין שום דבר. את אומרת שזה רצוי אבל לא מופיע שיש פיקוח פרלמנטרי. ההצעה לא כוללת כרגע פיקוח פרלמנטרי, זה נכון, לא בסעיפי ההכרזה. יש סעיפי דיווח. מה זה "דיווח"? - - - היא מרימה לנו להנחתה. אוסאמה, אתה יותר ותיק ממני פה. מה שקיים כרגע בהצעה זה סעיף דיווח לכנסת, כשהרעיון הוא שהכנסת כן תהיה עם האצבע על הדופק ותוכל לשמוע איך הדברים עובדים בשטח. הם הציעו אצבע על הדופק, אנחנו נציע שש אצבעות על הדופק. את כל היד. חבר'ה, לאט לאט. אנחנו בהתחלה. נשמח להתייחס כשנגיע לסעיפי ההכרזה. אני כן אבקש שחברתי תציג את העקרונות שעומדים בבסיס ההצעה. גבי, אמרת שזה לא קל ושזה קשה גם לכם ושנבדקו חלופות. מאז ה-15 למרץ ועד היום עברו כמעט שלושה חודשים. אני רוצה לדעת איזה חלופות נבדקו ואיזה חלופות נעשו ומה נעשה בתקופה הזו. אתה מדבר על החלופות הפיזיות? מה שהיא דיברה ושבדקו חלופות. אני רואה שלא בדקו שום חלופה. לסיום, האם יש עוד משהו חשוב?

וניגע בזה. זה גם דרג בכיר שמאשר וגם - - - בחלק של קדם המעצר. כן, בחלק של דיוני המעצר. זה עוד שיקול שבית משפט צריך לשקול. ישנו גם מנגנון דיווח לוועדת

אלו סעיפי דיווח מאוד מאוד מפורטים. הם גם אומצו בחוק להארכת התקש"ח,

ואצבע על הדופק,

לבסוף, כמו שאמרה גבי, אנחנו באמת לא מבקשים לקדם פה איזשהו הסדר לימות שגרה. אנחנו יודעים,

היו דיבורים על הדבר הזה. אנחנו באים פה כרגע לוועדה עם הסדר לשעת חירום שהוא כורח

ממש בראשית מרץ, בתחילת המשבר, הצטיידנו ב-500 טלפונים, מה שנקרא, כשרים. זאת אומרת,

זה רק לחצנים כמו אלו שפעם כולנו היינו משוחחים

לא. כשהוא משוחח עם עורך הדין לא שומעים.

איפה עומד הסוהר? מאחור ליד

אחרון - חשוב לי לומר שעוד שלפני המגיפה פרצה בשיאה,

לפני שהבנו את גודל הדבר שנופל עלינו וכשהבנו שמשהו הולך להגיע, הדבר הראשון שנבחן הוא נושא קיום הדיונים באולמות

קודם כול, התקיימו שני ימי סיורים יחד עם כלל הגורמים, והיו נציגים של סנגוריה, של ייעוץ וחקיקה, כמובן נציגים שלנו.

ויתקנו אותי אם אני

גם נציגי הסנגוריה חשבו שלא נכון ולא ראוי לקיים שם את הדיונים, האולמות האלה לא נמצאו מתאימים,

בשל מספר היבטים: ראשית, בשל

האולמות הם קטנים מאוד וצפופים, אין בהם אוורור כמו שצריך, וכל המטרה של מניעת חשיפת העצור עם

הוא פסיק ממה שנדרש, האפשרות שכולנו נדרשנו לחשוב עליה ולהתארגן עליה בצורה מאוד מאוד מהירה, הייתה אפשרות שאגב מקובלת בעולם כדבר

וזה היה דבר לא פשוט בכלל כי באותו עת היה ביקוש מאוד גדול, ואני יודעת שהשב"ס נאלצו אפילו להביא ערכות V.C מארצות הברית שייתנו פתרון למצב שקרה. בגדול,

בתקופה הקורונה בדקנו וראינו שהשימוש ב-V.C התרחב להמון מדינות באירופה. אנחנו נעשה מאמץ להביא לכם סקירה מסודרת שאנחנו עובדים עליה עכשיו.

המסמך של השב"ס לגבי הסקירה עוד לא עלה, ולכן לא ראינו. תעבירו להם.

לא ישן בשקט במאת אחוזים גם עם ההסכמה. גם אני לא, אבל לפחות משהו. - - - אבל זה אחד הכלים שנשתמש בו בעניין הזה. הנהלת בתי

לגבי דיוני מעצרים זה משהו שנצטרך כמובן - - - אני מדבר על דיוני מעצרים אבל רחב יותר מהפעם הקודמת, כי בפעם הקודמת דיברנו על מעצר ראשון ואני מדבר על דיוני מעצרים. דיוני הוכחות חייבים להיות בבתי המשפט עצמם כי זה גם הרבה חומר, עורכי הדין מגיעים עם הרבה תיקים והרבה דברים,

אם יתאפשר להכשיר אולמות,

ועדת שחרורים

ודאי. זה מה שרציתי להראות לאדוני.

נניח וחסר חלון, האם אין לכם אגף בינוי? יש, אבל זה לא - - - בתי הכלא הם מתקופת המנדט, הם ישנים.

אבל משנת - - - שירות בתי הסוהר,

אי-אפשר לעשות שם חלון. האם זה אומר שבינתיים אין

ככל הידוע לי, זה אמור לעלות ביום ראשון לממשלה.

כשיש אכיפה אתם ישר - - - חשוב לי להגיד שאנחנו אתמול פנינו בפנייה דחופה למשרד הבריאות וביקשנו האם יש אפשרות להכשיר חלק מהאולמות האלה, ולכן נמצא פה עו"ד

כרגע זה לא ממוצה מבחינת ההסתכלות שלנו. יתרה מזאת, הנהלת בתי המשפט פנתה אלינו וביקשה שנוריד, זה היה עלויות, את הפרספקטים בבתי המשפט,

זה הנהלת בתי המשפט. אנחנו הודענו כבר לפני שישה שבועות שככל שייקבעו דיונים במשמרת שנייה,

זה אנחנו הודענו, זה לא בידיים שלנו. אז מה הבעיה עם הנהלת בתי המשפט?

אנחנו לאט לאט חושפים את העתיקות, בואו נעשה את זה

שנית, משמרות.

בואו נמשיך הלאה, נגמרו ההסעות. מבחינת משרד הבריאות, בוודאי שאין שום בעיה מבחינת

יש שורה אחרונה שאומרת: יכול לעמוד בתנאים: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ושניים כן. למה? בגלל החלון?

חלק אני אתן דוגמה - - - אני רק רוצה לציין שגם

פרופ' סדצקי, לשכת מנכ"ל וכולם,

אני בדקתי כי שמעתי ממשרד המשפטים שיש פנייה כזו ומהנהלת בתי המשפט.

ופו של יום מהי ההשקעה הנדרשת כדי להגיע למינימום שמאפשר לה לעבוד.

9 זה לא ורק 2 זה כן, אז משהו פה לא נעשה תוך כדי מאמץ. אני רוצה שתקבעו סיור פיזי,

בדרך כלל זה עד ארבע-חמש דיון ועדת שחרורים.

בסדר, אני לא אומרת

צריכה להישאל השאלה אם לשם אנחנו נתחיל להביא את העצורים להמשך דיונים על הארכת מעצר - זו המשמעות.

גם באולמות הקיימים אין תנאים טובים. נכון.

אז לפי מה שאת אומרת,

ולכן, הזמנו את משרד הבריאות,

אני כן באה ואומרת שאני

עתירות אסירים כבר שבועיים נשמעות בדרום,

רק בדרום, מה עם הצפון והמרכז?

אי-אפשר לעשות שם מעצרים. למה? כי צריך את הנהלת בתי המשפט,

לבדוק אם זה אפשרי. הנהלת בתי המשפט גם עשו שם סיורים. אדוני, חשוב לי לשאול פה שאלה, אולי אני

אולי צריך לתת לזה יותר משקל לעומת דיון מעצר שני או שלישי שהרבה פעמים הוא

הוא לא עוסק בדיות הראיות,

נלך למעצר עד שיוכן תזכיר וכו'.

השאלה שאני מעלה פה כשאלה פתוחה שצריך לחשוב עליה, לדעתי. הגיע הזמן

אתמול בשעה 24:00 בלילה התקיימו שיחות עם משרד המשפטים ודיברתי עם יוכי,

אבל לא ראיתם את המקום. לגבי המקום - כי לא זימנו אותנו. פעם שעברה לא היה דיון,

לגבי המעצר הראשון צריך לתכנן קדימה. אם אנחנו מדברים על חוק של 12 חודשים כפי שכרגע מונח כאן, מה יקרה אם תתחיל התפרצות יותר גדולה ואם מספר התחלואה יגדל?

כן,

לא,

ושהם יוכשרו בסופו של דבר גם לשחרורים וגם למעצרים. מבחינתי, זה צריך להיות דו תכליתי, ואחרי זה נראה מה נעשה יותר. כך נוריד את המפלס.

אדוני מניח שכל שופט יהיה מוכן לבוא, אבל בסדר.

אבל היא אמרה קודם לפרוטוקול שלא זו הבעיה שלה. בסדר, אנחנו נבחן את זה. בהנחה שהם כן מסכימים, ואני בטוח שהם כן יסכימו, ובוודאי בזמן חירום, בזמן שאנחנו מחוקקים חוקי חירום כולם מתגייסים לעניין הזה,

ובהסעה אחת פותרים קפסולה אחת הלוך-חזור. עד כאן החלומות, תורידי אותי למציאות, בבקשה. ברשותך, אני רוצה לתת סקירה קצרה. אני מתנצלת שאיחרתי והפסדתי את הפתיח שלך כששיבחת את שב"ס,

לצערי, החל מאתמול בלילה

כך שכרגע החשיבה של החלומות לא מתאפשרת, להערכתי. כדי למנוע את המצבים האלה של דיונים בלי נוכחות העצור,

זה בתי משפט שונים?

מאגף הסינון אנחנו מעבירים אותו לאגפים הרגילים.

העצור שהתגלה אתמול כחולה

הוא היום ה-13 שלו במתקן הכליאה. רגע לפני שאנחנו מעבירים אותו לאגף הרגיל, עשינו לו בדיקת קורונה והיא נמצאה חיובית

לכם אפשרות כזו במרפאות שלכם?

כן, שב"ס עושה את זה. כן, קיבלנו כמה מאות. מצוין.

גם מבחינת הבדיקות ניתנה אז הנחיה שאפילו מה שנקרא ממשק שני,

אם אתם שואלים אותי, אפשר להתקדם עכשיו עם האפשרות הטכנית שמורכבת משיפוץ והתאמה. גם אם זה יהיה

והשופטים יוכלו להגיע בתקופה שבה נצטרך את העניין הזה,

צריך לחשוב על יבילים קיימים או לא קיימים שאפשר להכשיר אותם. יש חברות שמכינות ויכולות

עושים תיאום עם בתי המשפט כדי שזה יהיה בטיחותי,

במקומות יותר גדולים יהיו משפחות ובמקומות קטנים אני לא מציע להביא משפחות - אני לא יודע.

אני

אני חושב ששב"ס צריך להוביל את זה, המשרד לביטחון הפנים צריך להוביל את זה. אני אשוחח גם עם השר ועם נציב השב"ס, ואולי עם מנכ"ל המשרד,

כמובן שהנהלת בתי המשפט צריכה להיות גמישה איתנו בעניין הזה, ואני מעריך שכן, ואני מעריך שנוכל להגיע להבנות

זו התרופה לאין ברירה, אבל כל עוד יש ברירה, ואני אומר לכם שיש ברירה והיא בידיכם,

לכן, תעבירו, בבקשה, את דבריי.

שכל מקבל החלטות מתברך באנשים שנמצאים אצלו בשטח. אם הם מרימים לו להנחתה את הפתרונות, אני לא רואה שמישהו יגיד

ואולי גם תגבור תוך כדי ייעול אני לא יודע, אני מכוון אתכם. אני רוצה תוכניות. הרי לא אמרתי לך באיזה צבע יהיה המנ"ד, אני מכוון אתכם לפתרונות הללו.

מה שהיה נכון לתחילת המשבר ולשיא שלו באמצע מרץ, כשבתקופה הזו גם אנחנו היינו יכולים לחיות עם חלק מההסדרים ועם היוועדות חזותית, כבר לא נכון

באותו חדר ממש העצור מקיים את השיחות החסויות שלו עם הסנגור. למה הדבר הזה גורם? - - - נטען כאן שאף אחד לא שומע. זאת אומרת, השופט לא שומע.

לדעת אם באמת המהלך של הוועדה להתחיל להרחיב את אוכלוסיית העצורים שמובאים לבתי המשפט, אם באמת מדובר בזה שיתחילו להגיע למספרים יותר גבוהים.

85. עדיין לא ראיתי את זה, אשמח לראות.

אני כן אעדכן את הוועדה שאתמול הייתה לנו איזושהי בעיה, ואני מקווה מאוד שהיא תיפתר, רח"ט כליאה מסרה לנו

אני חושב שמבלי להיות עורכי דין שמופיעים באולמות כמונו,

הבעיה היא באמת אקוטית וקשה, ואני חושב שהאופן והיחס שזה מתקבל בוועדה הוא טוב

לדבר עם השופט, לדבר עם הסנגור שלך, לראות את המשפחה שלך וכו', גם אם המשפחה יושבת בחדר הסמוך. אני מברכת גם על זה כי זה קריטי, זו פגיעה דרמטית

הדבר השני, שגם עליו לא דיברתם,

החירום שיש בכלל המשק ומה שנדרש בכלל המשק, לבין ההפרדה הטוטאלית בין זה לבין מה שקורה בתוך בתי

תודה.

מתפקד שאר המשק כי ההשוואה היא בעייתית

פה מדובר על אסירים ועל בתי סוהר

בואו נרענן לרגע את הנתונים האלה על מנת שנראה שזה יגיע אלינו בצורה מסודרת וברורה. ביקשנו גם מהנהלת בתי המשפט וגם מהשב"ס נתונים שבועיים. קיבלנו מהנהלת בתי המשפט נתונים ממש

אז גם לתשומת ליבכם להעביר אלינו את הנתונים כפי שהתבקשתם עם אישור התקש"ח שנתן לכם אפשרות להמשיך ב-30 ימים הקרובים את

לפי הוראות החוק נדרשנו לדווח לוועדה על מספר בקשות ראשונות למעצר ימים ולמעצר עד תום ההליכים מדי שבוע, תוך השוואה למה שקרה בשנה שעברה באותה תקופה.

ואם אנחנו משווים את זה לשנה שעברה באותה תקופה דובר אז על 799. זאת אומרת, היו יותר בקשות מעצר

באשר למעצר עד תום ההליכים מספר הבקשות הראשונות שהוגשו בשבוע האחרון עומד על 283, ובשנה שעברה גם היה קצת פחות

אני לא מתכוון להמשיך את הדיון בפרטי הצעת החוק

לכן, אני מבקש מכם כבר היום להתכנס אצלכם. מבחינתי, השב"ס הוא הגוף שצריך להוביל את זה.

אני חייבת להודות, אנחנו יכולים לעשות דברים לוגיסטיים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד.

זה מה שהתכוונתי להגיד. שמחתי לעזור. אנחנו לא קובעים את סדרי העדיפויות,

את שעות הדיון. אנחנו מביאים עצורים

זה לא תוכנית של האשמות, הפוך. לגורם המתכלל יש יותר מיד על ההגה, ואני לא אוהבת את הדימוי הזה.

האחריות היא אחריות משותפת של כלל הגורמים, וכל אחד בצד שלו. אנחנו הרי מדברים פה על למקסם את מספר העצורים שיגיעו לבתי

אני רוצה מכתב של הנהלת בתי המשפט שלאור בקשת הוועדה או החלטות הוועדה,

וכדי לצמצם ככל האפשר את הפגיעה

שהיא עיר מאוד מתניידת וכשכל שנה נולדו לי עשר כיתות חדשות בעיר. אנחנו יודעים לעשות את זה.

הפרוגרמטיות שלכם וינסה להקל בהם עד כמה

אבל מתי מתחילה המשמרת השנייה? משעה שלוש עד שש-שבע בערב.

משמרת שנייה ואזרחי בשעה שלוש, היא לא בשעה חמש. היא אומרת

תודיעו לנו מתי אפשר להביא את השופט ובאיזה שעה זה הנוסח שאני רוצה. מפה גלגלתם את הכדור אליהם, הם אנשי מעשה, יחד עם משרד הבריאות. ומשרד הבריאות.

להערכתי, גם אם כל הגורמים יתגייסו, אנחנו לא נצליח לבנות במתחמי שב"ס אפילו רבע מזה. אבל כמובן שנבחן, אני לא רוצה לתת תשובות מראש . אני לא בטוח שצריך 250 אולמות. אנחנו נבחן, זה אתגר מאוד גדול. את לוקחת הדמיה מתוך בתי המשפט, אבל הטרנספורמציה בבתי המשפט בפנים היא קצת אחרת. אבל כשבא שופט ויש לו במקום אחד עשרה דיונים, זה הולך הרבה יותר מהיר. אבל גם בבית המשפט זה עשרה דיונים, זה אותו דבר. יש לי 250 שופטים פליליים שמקיימים דיונים מדי יום. צריך להבין את ההיקפים ואת האתגר. ראשית, זה לא אותו שופט. שנית, להוציא אותם מחדרי המעצר בזמן הקורונה זה עוד יותר מסובך. חבר'ה, בואו לא נעשה את החשיבה פה, תעשו את זה ביניכם. תיפגשו היום, אני מבקש ששלוש הגורמים הללו ייפגשו. עניין המפגש הוא הדבר השני שרציתי להגיד. דיברת על מכתב שלנו לשב"ס. המכתב הוא ההתחלה של העניין. חשוב לי להגיד שיש לנו שיח שותף עם שב"ס ברמה יום יומית.

אני לא יכול לבקש הקלטות של השיחות ולכן אני מבקש מכתב אחד. הם יכולים להעיד שיש שיתוף פעולה מלא ויום יומי. אנחנו ועדה ואנחנו סוברנים ויכולים לבקש את הדבר הזה. אנחנו מבקשים שתהיה פנייה שלכם שאתם מוכנים לקחת את זה על עצמכם, ואנחנו ניתן לזה את הקרדיט, ואז הכדור יהיה אצלם. ברור שתצטרכו לשבת ביחד כדי להוציא לפועל את ההתכתבות הזו, לא בזום ולא בטלפון. שבו, תחליטו על תוכנית ותראו איפה שאפשר. אני יודע שלא תגיעו ל-200 אולמות. קודם כול, בואו נראה לאן אנחנו מגיעים. נעשה גם את זה, בשילוב עם תורנות שזה דבר שגם קשור אליכם. שב"ס לא יכול לעשות את זה לבד, הוא חייב אתכם זה דואלי. שני הדברים האלה יתנו לנו סיפור אחר לגמרי, והחוק יעבור מהר וטוב וכמו שצריך ואנחנו נדע שעשינו את חובתנו. חברים, זו חובה של כולנו. אני מתחיל להרגיש שנכנסתי לעמותות של זכויות אזרח, אני לא האמנתי שפעם אפול לעמותות האלה. אבל, חברים, זה אל"ף-בי"ת של החיים, ולכן לא אהיה מוכן להתקשקש בנוסחאות משפטיות והרצאות מלומדות של עורכי דין, שאני מאוד מעריך, אם אני לא רואה קודם כול פתרון. הוא לא מלא. לא דיברנו על בית מרקחת, דיברנו על פתרון. כשיהיה פתרון, נבוא גם עם המעטפת שלנו כדי שנוכל להתקדם איתה הלאה. אני בהחלט אעביר את המסר בתוך הבית. אני מבקש להיות מכותב, לא כל הוועדה. לא צריך את כל הוועדה לצורך העניין. אני רוצה להיות מכותב בדבר הזה.

אדבר עם שר המשפטים ואעדכן אותו בעניין הזה, ואם צריך, אני יכול לדבר גם עם השופט מרזל, אין לי שום בעיה. אני רוצה להתחיל את התהליך הזה. השופט מרזל דיבר בישיבה הקודמת שהיה ניסיון ותהליך כזה בהתחלה, אבל זה היה בתקופה שהכול השתולל. אם אנחנו מדברים היום על 12 חודש, לא יהיה 12 חודש ולא יהיה 10 חודשים ולא ארבעה חודשים אם אני לא רואה תוכנית. התוכנית היא מודולרית, היא לא נגמרת ביום אחד, אבל אנחנו יודעים לוחות זמנים. בלשכה שלי בעירייה היה לי לוח גדול עם פירוט מתי מסירת המפתח, מתי נכנסים,

אני לא רוצה לנהל אתכם, אני מבקש להתחיל את הדבר הזה. אני אעשה שיחות עם מי שצריך כדי לתת לכם גיבוי, וכל אחד מכם יודע כמובן גם לקחת את זה מהמקום שלו. משרד הבריאות מתגייס לעניין הזה. שניכם מובילים, כל אחד בתורו פעם את מובילה ראשונה ואחר כך הם הופכים להיות המובילים הראשונים, ובזה פתרנו גם את בעיית המובילים. אני קובע דיון לשבוע הבא, נודיע לכם מתי. שוב, אני מודיע, וזה יהיה כתוב גם בסדר-היום: דיווח לוועדה על התוכנית לצמצום משמעותי על ידי שתי הנקודות הללו: או פתרונות פיזיים ותורנויות, וזה יהיה תחילת הדיון. אם הדיון יתחיל טוב וברגל ימין, נמשיך הלאה. אם לא, אני אעצור, ואחר כך שיתחיל לחפש אותי מי שצריך.

היושב-ראש, כמובן שאני מסכים לכל מילה שאמרת. כוועדה חשוב לנו לקבל את כל הדברים האלה ואת כל התוכניות, במיוחד מהנהלת בתי המשפט, בעניין משמרת שנייה. אני מבקש ממשרד הבריאות ומיוכי מהשב"ס, להתגבר על עניין האולמות ולמצוא פתרון ל-11 אולמות האלה, גם בוועדת שחרורים, וגם להשתמש באולמות האלה במידת הצורך למעצרים אם אין שחרורים. אני יודע שאין שחרורים. האם יש כל יום ועדות? בדרום כבר יש, בצפון בשבוע הבא כבר יש.

אני אומר, במידת האפשר. הופעתי בכמה מהוועדות האלה, אני מכיר את האולמות האלה. אני חושב שאפשר לקיים דיון באולמות האלה. נכון שאלו לא אולמות גדולים והם לא כמו האולמות בבית המשפט העליון, אבל כן אפשר לקיים שם דיונים. קראתי את חוות הדעת של פרופ' גרוטו ממשרד הבריאות שבה הוא מדבר על ריחוק ועל מסכה ומגע. אני חושב שאם מתאמצים אפשר למצוא פתרונות. לעניין התגבור לא רק הסעה אחת ופוסטה. אם צריך תקציב, אז צריך להוסיף תקציב גם לשב"ס על מנת שהוא באמת יוכל להתארגן לדבר הזה.

משרד המשפטים, אני מבקש להביא את תזכיר החוק שפוקע מחר בעניין ועדות - - -. אני חושב שאתם יכולים להביא את זה. נוכל להעביר את זה כאן כי כולם מסכימים לעניין הזה. אפשר להביא לקריאה ראשונה.

צריך לעבור קריאה ראשונה. כולנו מחכים לגשם שנופל עלינו באמצע הלילה.

הדיונים של ועדות שחרורים נדחים. אדוני היושב-ראש, שמעתי וקיבלתי טלפונים מעורכי דין שאומרים שגם בבתי משפט צבאיים אין כאן נציגים אבל שם יש - - - יש נציגים בזום. בבתי משפט צבאיים אולי יש דיוני הוכחות פעם ביום וכמובן שזה לא מספיק. אם נתנו עדיפות לדיוני הוכחות, אני שמעתי שבעופר ובסאלם יש בעיה שמביאים אולי תיק אחד או שניים להוכחות ביום. ימים - כן, אבל הוכחות. אני אומר, גם בענייני הוכחות בבתי משפט צבאיים, גם בעופר וגם בסאלם, מקיימים דיון הוכחות אחד ביום בכל האולמות האלה,

צריך בכל אולם גם דיון הוכחות. חבל שלא אמרת את זה בהתחלה, אנחנו היינו עושים על זה דיון. אני מעלה את זה לישיבה הבאה. היום שבעה הגיעו להוכחות, ובנישו הוא זה שמסדיר את זה. הוא מולנו והוא כותב מי הכרחי. נשיא בית המשפט הצבאי. נציגי משרד המשפטים והנציגים השונים, אתם יכולים כמובן להמשיך מול הצוות שלנו בניסוחים ובליטושים של הצעת החוק כדי שהם יהיו מלוטשים היטב כשנגיע אליהם. אתם תמשיכו בשלכם, אנחנו מחכים. אני רוצה להבהיר את לוח הזמנים. בעוד שלושה שבועות פוקעת ההארכה שאנחנו הארכנו לפני שבוע,

הארכה ראשונה. ניתנה שם גם אופציה להארכה נוספת שאנחנו מקווים שלא נזדקק לה. באישור שלנו.

אני מודיע שאנחנו מאוד נתקמצן באישור שלנו אם אני לא רואה שזה מתקדם. אני אומר את זה היום כדי שלא נופתע אחר כך, אני לא מתכוון להתקדם. אם הישיבה הבאה תיפתח ולא תהיה לנו תוכנית, ואני מדבר על תוכנית כתובה, לא סגורה במיליון אחוז, אבל עם לוח זמנים צפוי וכמה, ונבוא עם התוכנית הזו, וכמובן שהיא תלויה באישורים ובתקציב, תוכנית ריאלית, אני, מבחינתי, לא אתקדם. אני רוצה להודות לכם על הדיון. תודה רבה, שיהיה לכם יום טוב. הישיבה ננעלה בשעה 13:15.